הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 96 לתקנון הכנסת הודיע חבר הכנסת יריב לוין כי הוא חוזר בו מהצעת חוק-יסוד: העדה הדרוזית, שמספרה פ/2428/24.

חברי הכנסת, נאומים בני דקה, למי שמעוניין.

מי ביקש מחברי הכנסת, לפני שהרשימה תצא? חבר הכנסת טיבי? בבקשה. מכובדי היושב-ראש, רבותיי

חבר הכנסת אבוטבול. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, יוקר המחיה הוא תוצאה של חמדנות ותאוות בצע. כמו הגרגרנות של דתן ואבירם, שיצאו ביום השבת ללקוט מן ולא

כאשר יורקים על ערכי המסורת של העם היהודי.

שר המשפטים לא הגיע. הוא תכף נכנס, אני מציע שנחכה דקה. אולי תסגרו, תצאו להפסקה, היושב-ראש. ממתינים לשר המשפטים.

הזמן שיתחילו לטפל בטרור המתנחלים.

תודה רבה. שר המשפטים הגיע. חבר הכנסת איימן עודה, בוא תהיה אתה הראשון, בבקשה, מהצד. עברנו לשאילתות. חברת הכנסת לסקי קיבלה כי היינו צריכים למלא את הזמן. שר המשפטים, בבקשה. אחריו מייד חברת הכנסת לסקי. חבר הכנסת איימן עודה: ירי בפניו של אברהים סורי. רק אני מבקש להיצמד לנוסח השאילתה, בבקשה. כבוד שר המשפטים, בתאריך 12 במאי 2021 נכח אברהים סורי במרפסת ביתו בקומה השנייה ביפו ותיעד שוטרים בעודם מבצעים מעצרים. שוטר שחשש מתיעוד התנהלותם ירה במתכוון כדור בפניו של אברהים. השוטרים לא הגישו סיוע רפואי ואפילו מנעו ממנו סיוע רפואי. רצוני לשאול: האם המקרה תוחקר? 2. האם היורה הועמד לדין? 3. האם הירי בוצע בניגוד לנהלים? 4. מי נתן את ההנחיה לירות?

בעקבות הירי באברהים סורי, שאירע ביפו ב-12 במאי 2021,

ב-18 במאי 2021 חקירת מח"ש. במסגרת החקירה בוצעו פעולות רבות ומקיפות, לרבות תפיסת חומרים משטרתיים, גביית גרסתו של המתלונן, חקירתו באזהרה של השוטר החשוד, גביית גרסתם של עדים לאירוע, תפיסת ראיות אובייקטיביות ועוד. עם סיום החקירה התיק הועבר ישירות לפרקליטות מח"ש לצורך קבלת החלטה. עדיין לא התקבלה בתיק החלטה. בנוגע לשאלותיך אם זה היה בניגוד לנהלים, מי הורה על הירי, מטבע הדברים ועל מנת למנוע שיבוש הליכי חקירה ומשפט, לא ניתן להשיב בעת הזאת, שכן השאלות מתייחסות לחומר הראיות והמסקנות המתגבשות ממנו. עמדתנו כלפי מח"ש ידועה. פשוט מאוד, היא לא חוקרת. ממש טיוח. אני אישית נפגעתי באום אל-חיראן,

יעקוב אבו אלקיעאן,

כל המקרים, טיוח. האם תהיה תשובה אמיתית הפעם? האם שר המשפטים באמת עוקב אחרי מה שמתרחש במח"ש?

חקירה הייתה, החלטה עדיין אין. אני אשוב ואבדוק, לנוכח לוחות הזמנים, בחלוף קרוב לתשעה חודשים מעת האירוע. כמובן שאני עוקב. אינני יכול לעקוב אחרי כל תיק ותיק. הנושא של מח"ש, באופן עקרוני, נמצא בסדר-היום של פרקליט המדינה.

חברת הכנסת גבי לסקי. כבוד שר המשפטים, ב-13 בדצמבר 2021 דווח שהאפוטרופוס הכללי החל בהליך תכנוני להקמת גבעת השקד. בנוסף, מוזכר שהממונה על מזרח ירושלים עבד בעבר עם גורמי ימין הקשורים לנכסים שאותם הוא מנהל. רצוני לשאול: 1. מהו מקור הסמכות של האפוטרופוס הכללי לקדם הליכי תכנון ובנייה? 2. האם נבחן ניגוד ענייני הממונה על ידי משרד המשפטים? בהתאם להוראות חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח 1978, האפוטרופוס הכללי מחויב לפעול בנכסים שבניהולו באופן שמועיל לבעליהם הפרטיים.

מחויב האפוטרופוס הכללי, במקרים המתאימים, לפעול לשמירת ערך הנכס או השבחתו, לפי העניין. במסגרת זו מצטרף האפוטרופוס הכללי לא פעם לתוכניות שמטרתן השבחת ערך הנכס או קידום של הליכי תכנון ובנייה. באשר לשאלה השנייה, בנושא ניגוד ענייני הממונה, הוא אכן נבחן ונערך הסדר ניגוד עניינים. שאלת המשך. ב-20 השנים האחרונות לא אושרה אף תוכנית להרחבת שטח הבנייה בשכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים. איך זה שהאפוטרופוס בחר לנצל את אחת מעתודות הקרקע היחידות באזור, בשכונה פלסטינית צפופה, לצורך הקמת שכונה יהודית במזרח ירושלים, במקום להרחיב את השכונות הפלסטיניות הקיימות? אינני בקי בכל הליכי התכנון והבנייה, אבל ירושלים היא עיר אחת,

וגרים בה יהודים וערבים. תודה רבה. אנחנו ניגשים לשאילתה 158, של חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. מה מספר השאילתה? ירי בגב ג'נא קסוואני, 158. בתאריך 18 במאי 2021 ג'נא קסוואני נורתה בגבה בפתח ביתה בשכונת שייח' ג'ראח, וזאת על אף שנשמעה להוראות חייל מג"ב להיכנס לבית. ג'נא סובלת משבר בחוליה ה-12 ומצבה הבריאותי קשה. החייל תועד יורה באדישות. רצוני לשאול: 1. מה היו הנחיות הפתיחה באש? מי נתן אותן? 2. האם החייל פעל על דעת עצמו? 3. האם החייל הועמד לדין? תודה על השאלה. בסמוך לאירוע בשייח' ג'ראח, בתאריך 18 במאי 2021, נפתחה חקירה במח"ש, אשר במסגרתה בוצעו מגוון רחב של פעולות חקירה, לרבות גביית עדותה של המתלוננת, גב' ג'נא קסוואני, גביית עדויות משוטרים ומעורבים נוספים באירוע, תפיסת חומרים משטרתיים, תפיסת חומרים רפואיים, חקירת השוטר היורה באזהרה ועוד. עם סיום החקירה הועבר התיק, בתאריך 17 ביוני 2021, לפרקליטות מח"ש לצורך קבלת החלטה בו. לאחר בחינת חומר הראיות בתיק הוחלט, בתאריך 13 בספטמבר 2021, על העברת התיק לצורך ביצוע השלמת חקירה. לאחרונה הסתיימה השלמת החקירה, והתיק הועבר לפרקליטות מח"ש לצורך קבלת החלטה בו. לפי תיאור הדברים לא נראה לי שזה יארך עוד זמן רב, מאחר שהשלמת החקירה הסתיימה. עם קבלת ההחלטה בתיק, יעודכנו המתלוננת, בני משפחתה ובא כוחם, כמקובל. בנסיבות אלה, ובשל החשש מפני שיבוש הליכים משפטיים, אין ביכולתי להשיב לשאלות הנוספות המפורטות במסגרת הפנייה. כבוד השר, הינה, אני עומד היום. בעוד חודשיים אני אשלח שתי שאילתות, גם על אברהים סורי וגם על ג'נא, ואני מבטיח לך, לצערי הרב, ששני התיקים ייסגרו, כי מח"ש רק סוגרים תיקים. בוא נראה בעוד חודשיים. אפשר לעבור לשאילתה הבאה, בבקשה? אני רק יכול לומר לך, אני לא מכיר את התיק, במה שאני אומר אין כדי לקבוע שום דבר לגבי החלטות שיתקבלו בתיק, ויש גם אי-תלות בין גורמי המקצוע לבין השר, שהוא גורם פוליטי ומופקד על המשרד.

על פי רוב כאשר תיק נשלח להשלמת חקירה, זה לא מקרה שבו יש דעה מראש שצריך לגנוז את התיק. לכן זה לא עולה בקנה אחד, לפי דעתי, עם התזה. תודה רבה. השאילתה הבאה. הריגת מוחמד כיוואן בידי המשטרה. בתאריך 12 במאי 2021 מוחמד כיוואן נורה מאש שוטרים בראשו בהפגנה שהתקיימה באום אל-פחם. מוחמד נפטר בתאריך 19 במאי כתוצאה מהפגיעה. רצוני לשאול: 1. מה היו ההנחיות לפתיחה באש במהלך ההפגנות? 2. האם הייתה הנחיה לירי בפלג גוף עליון ובראש? 3. האם השוטר חרג מהנהלים? 4. האם השוטר הושעה מתפקידו? 5. אם לא, מדוע? 6. האם השוטר יועמד לדין?

אני רואה כבר בפתח הדברים שאני צריך לעשות בירור נוסף, כי אין לי כאן תשובה לשאלה אם השוטר הושעה מתפקידו. חקירת האירוע באום אל-פחם בתאריך 12 במאי 2021 בידי מח"ש נפתחה כבר באותו היום, ובמסגרתה בוצעו מגוון רחב של פעולות חקירה,

גביית עדויות משוטרים ומעורבים נוספים באירוע, תפיסת חומרים משטרתיים, תפיסת החומר הרפואי בעניינו של המנוח, מוחמד מחאמיד כיוואן,

גל הקשר המשטרתי מיום האירוע, חקירת השוטר היורה באזהרה ועוד. אין לי מענה לשאלה אם השוטר הושעה או לא הושעה. אני אבדוק את זה. מייד בתום החקירה התיק הועבר לפרקליטות מח"ש לצורך קבלת החלטה בו. עם קבלת החלטה בתיק יעודכנו בני משפחת המנוח ובא כוחם, כמקובל.

כמו במקרים הקודמים, אין באפשרותי להשיב לשאלות שמפורטות ושבעצם הן בבחינת הסקת המסקנות לגוף העניין בטרם נפלה החלטה בתיק. כבוד שר המשפטים, עברו שבעה חודשים.

חודשים שלמים. לו הנרצח היה יהודי, היה אחרת לגמרי.

אני הגשתי שלוש שאילתות. אנחנו לא נרפה. אנחנו רוצים שהשוטר המעורב יועמד לדין.

אני רק מציע, אדוני שר המשפטים, שלגבי אם הושעה השוטר או לא תבקש ממי ממשרדך לשלוח למייל של חבר הכנסת עודה את התשובה. בהחלט רשמתי את זה לעצמי, ואני אעדכן את חבר הכנסת איימן עודה בזה.

חבר הכנסת רוטמן? הייתה שאלה נוספת של חבר הכנסת איימן עודה. יש לך עוד שאילתה, חבר הכנסת. 159, ראאד אלחלאק, יש לך? בבקשה. איאד. איאד אלחלאק. רצח איאד אלחלאק. היום לפני שנה, כלומר, ב-30 במאי, לפני שנה וחצי, נורה למוות בדם קר איאד אלחלאק, צעיר עם צרכים מיוחדים, בידי שוטרים על לא עוול בכפו. רצוני לשאול: 1. מדוע עד היום לא הועמד אף שוטר לדין? 2. האם החייל, השוטר והממונים עליהם נשפטו? 3. אם לא, מדוע?

הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד א', השוטר אשר ביצע ירי אל עבר המנוח איאד אלחלאק, זכרו לברכה, וגרם למותו באירוע מתאריך 30 במאי 2020. כתב האישום הוגש בגין עבירה של המתה בקלות דעת, עבירה לפי סעיף 301ג לחוק העונשין. יצוין כי שמו ופרטיו של השוטר אסורים בפרסום מכוח סעיף 70(ה3)(1) לחוק בתי המשפט , וכן סעיף 325(ו3)(1)(א) לחוק השיפוט הצבאי. אבל הוגש כתב אישום במקרה הזה.

הינה, הפתעה, הוגש כתב אישום. לא הכול נסגר. כשצריך, מגישים. חבר הכנסת רוטמן,

זה היה מקרה כל כך חריג, עם צרכים מיוחדים. כל כך מובהק היה, אי-אפשר לברוח. בתאריך 29 בדצמבר 2021 פרסם הכתב אבישי גרינצייג כי פסק הדין של בג"ץ בראשות השופט, זו טעות בהקלדה, זה לא היה השופט כבוב, השופט קרא, נפלה בו טעות, והוא עלה לאתר עם טענה שגויה והוסר. פסק הדין הועלה שוב לאתר בית המשפט העליון כשהוא מתוקן. רצוני לשאול: 1. האם תיקון פסק הדין נעשה בהתאם לדין? 2. מדוע לא מוזכר בפסק הדין תיקונו? לפי מה שנמסר לי, צוין שהוא תוקן.

בפסק הדין של השופט קרא בבג"ץ 6738/21 נפלה שגגה שתוקנה, תוך שבפסק הדין המתוקן, כפי שנמסר לי, צוין שהוא תוקן. לנוכח מה שאתה אומר אני אשוב ואבדוק את הנקודה הזאת, כי כתוב שם, לפי מה שנמסר לי: "ניתן ותוקן היום, כ"ד בטבת התשפ"ב, 18 בדצמבר 2021". לשאלתך השנייה: קודם כול, הנושא נמצא בבחינה של נציב תלונות הציבור על השופטים,

אני מעדיף שלא לקבוע מסמרות. על פני הדברים, מבחינה פרוצדורלית, נראה לי שלא, מבחינה מהותית, להבנתי, תוצאת פסק הדין נותרה אותה תוצאה. שאלת ההמשך שלי היא: האם אפשר לייצר או לדרוש, בייחוד בעולם של ימנו,

מסמך דיגיטלי מוחלף הדבר נעשה ללא עקבות ולא ניתן לראות מה התיקון שנעשה ומה סיבותיו, שמערכת המחשוב, הן של בית המשפט העליון והן של בתי המשפט האחרים, תותאם כך שהציבור יראה את המסמך המקורי ואת המסמך המתוקן, כפי שפעמים רבות קורה כאן,

לדעתי?

אני מציין את מה שאמרתי קודם, כלומר שנכתב שהוא תוקן: "ניתן ותוקן היום, 18 בדצמבר 2021". האם ניתן לדרוש את שני המסמכים? אני אבדוק, אבל בסופו של דבר יש תוצאה אחת. אגב, התוצאה המהותית, להבנתי, לא השתנתה.

נותנים החלטה על תיקון, אז גם נותנים החלטה עם נימוק למה זה תוקן או מה היה שם. למיטב הבנתי, זה היה שנוי במחלוקת, אבל בסדר.

שלא נראה לי, מבחינה פרוצדורלית על פני הדברים, אני רוצה להיות זהיר,

שזו הדרך הנכונה. אבל העניין הזה נמצא בבדיקת נציב התלונות על השופטים.

תודה רבה לשר המשפטים. הודעה לסגנית מזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מוסי רז ומשה ארבל בנושא: שימוש בבואש בהפגנות במאה שערים. תודה. תודה רבה לסגנית מזכירת הכנסת. תם